אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. היום 20 בנובמבר 2018, י"ב בכסלו התשע"ט והשעה 11:04. אנחנו ממשיכים בדיון על הצעת חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון צוותי חירום יישוביים), התשע"ח-2018 המתנדבים של חיים ילין, הצעת

אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן. אני מנהלת תחום מילואים בביטוח הלאומי. אני מתחברת למה שחבר הכנסת ילין אמר.

ואם המתנדב עובר את התקופה מגיע לו תגמול. אין לנו

יהיה "נציג אגף התקציבים".

רק להבהיר: כאשר אנחנו דורשים את הסכמת שר האוצר, נציג אגף התקציבים, אנחנו בעצם מקטינים, אנחנו חוזרים לשאלת המינימום והמקסימום. זאת אומרת, למעשה אם רוצים לפזר את האחריות, נניח שצריך

אז זה ממילא חל. בסעיף 4 לאותו חוק מדובר על היפוך נטל ההוכחה. אם העובד פוטר במהלך אירוע ההיעדרות שלו או בתוך חודשיים לאחר מכן אז יש היפוך של הנטל